בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור. על סדר-היום: ביטול תקציב הסייעות בצהרונים בשנת הלימודים תשפ"א.

שחזרנו, עברנו מה שעברנו ועדיין גם לא כולם חזרו. אבל יש כאלה שרוצים לחזור. יש כאלה הורים שרוצים

ההשלכות של הדבר הזה, לצערי, הן השלכות לא נעימות. באופן כללי, כל מודל התקצוב של הגנים לא מכסה את עלויות ההפעלה. זה כבר שנים רבות שמדברים על

בסופו של דבר כשאין צהרון או שחס וחלילה יש צהרון

אני אדבר במספרים אבל כאימא הילדות שלי

כאשר בפועל אנחנו יודעים שסייעות הן תמיד נשים ורובן אימהות. הנחות עבודה שיצרו איזה מודל תקצוב של גן ילדים. חילקו למספר ילדים נורמטיבי לפי משרד החינוך והגיעו לתקציב שכל"ם של

אני אתן כמה דוגמאות. אני מלווה תקציבית בערך ב-30 רשויות מקומיות

שהן בגירעון מידי שנה. הסיבה שהם הגיעו לתוכנית הבראה או תוכנית המראה במקרה הטוב והסיבה שהמדינה

אפילו הם

החלק השני זה תקציב גננת בחסר בגני מוכר שאינו רשמי. גננת מתוקצבת לפי מוסמך 12. למה הכוונה? אומרים שיש לה דירוג מוסמך לפי ותק של 12. אלא

הוותק הוא יחסית נמוך ממה שאנחנו מצפים כי

זה רק אחרי טרכטנברג שהוא הכניס את זה. אז באותה תקופה היו הרבה גנים שהיו גנים פרטיים והם לא היו בתוך

זה משהו כמו 5% מהתקציב ונותנים את זה רק בטרום חובה ולא בגן חובה.

אנחנו בבעיה קשה כי אסור לגבות מהורים בחוק לימוד חובה.

העירייה לא נותנת לו בדרך-כלל למרות שיש עיריות שכן.

אנחנו נעבור רגע לצהרוני ניצנים שזה כבר לא בזמנכם אז אולי נלמד משהו חדש. צהרוני ניצנים יש לנו גם חסרים אבל אני חייבת לומר מילה

מה שקרה בצהרונים,

אם זה ב-13:00 או ב-13:30 ואז אם הצהרונים מתוקצב שעתיים אז זה אומר שהצהרון במוכר שאינו רשמי אמור להסתיים ב-15:30. קצת צמצמו

אנחנו משרד החינוך נדבר עם הספק, הכול טוב ויפה ולכן אתם הרשות לא מנהלים את זה ולכן לא מגיע על זה תקורה. אבל מאחר והאחריות היום על האוכל,

על הרגישויות, האם האוכל

גם שם הילד לא מקבל בצורה שווה תקצוב מהמדינה.

ספר במוכר שאינו רשמי אינם באופן חדש ואופק חדש מבטיח המון שעות. כמנהל בית ספר לשעבר, אין יותר יקר משעות שבידי המנהל. את השעות הוא מתרגם למפגשים עם התלמידים ועם ההורים. זה חוסר שהוא

אסור לשנות תנאים אחרי מאי לשום עובד.

אי-אפשר להבין את ההתנהלות.

ראינו את החסר באופן כללי וזה מביא אותנו כרגע באופן נקודתי לנושא של הצהרונים. אני רוצה לפנות ליעקב

בציוד שלך, בבטיחות שלך, בביטוח שלך, בחשמל שלך. מה אתה מקבל עבור זה? כלום, אפילו לא שקל. יש בזה גם בעיה פדגוגית אמיתית כי כשאין סנכרון בין הגנים של הבוקר לגנים של הצהריים

נמצא איתנו הרב ישעיהו ארנרייך מבית שמש. בוקר טוב. ברשות היושב-ראש, תודה

כרשות מקומית אנחנו נמצאים עם עשרות אלפי ילדים שממתינים

אפילו לגבות כסף מההורים גם אי-אפשר. בעצם הבעיה כפולה ומכופלת, זה בעצם מעצים יותר את הבעיה.

בעיקרון, שמענו את הבעיה כפי שהציגה הגברת שקוביצקי. תשתדלו להוסיף רק נקודות מסוימות או לחדד ונעשה את זה בקצרה כדי שנוכל לפנות למשרד החינוך ולמשרד

גשם מביא ברכה. הנושא מוכר לך ואתה כואב את הנושא הזה. שמעתי מהחברים כמה שמנסים לפתור את הדברים אבל בוא נשמע מה התגובה שלך לדברים שנאמרו

לפני שנשמע את דודי, בכל שידוך צריך הסכמה של שני צדדים. יש מעלות ויש חסרונות בדבר הזה כפי ששמענו.

אם אנחנו סומכים עליהם לפני הצהריים, למה אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם אחר-הצהריים? אנחנו צריכים לעשות את ההפרדות האלה אבל כרגע זה לא בדיוק הנושא. נכון. נשמע את

אני מכיר אותה שנים ארוכות ומאוד מעריך אותה.

אנחנו כאן בדיון בוועדה אבל אם אנחנו כבר דנים בנושא מבחינה מקצועית צריך לשטוח את כל העובדות באופן מדויק. אני חושב שהתמונה היא רחבה

מסיבות די ברורות אבל צריך רגע להגיד, הסייעת השנייה מתוקצבת גם כמשרה מלאה עד השעה 16:00, גם במוכר שאינו רשמי וגם בחינוך הרשמי. זה בהחלט עוד גורם ועוד רכיב תקצוב שקיים ומסייע לצהרון. בנוגע לטענות הספציפיות הנוגעות למוכר שאינו רשמי,

מתחלק באופן לא אחיד. כל בעלות שמעוניינת לעשות את זה יכולה לעשות זאת.

כל

משפט אחרון שאני חייב להגיד בשולי הדברים. תראו, מי שהציף את הנקודה הזאת היה משרד האוצר, לצורך העניין החשב של המשרד, לאחר שהנושא הועלה על-ידי גורמים באגף

ניתן לעשות את זה. אני חושב שיש כאן איזה שיח שמנסה להציג כאן שיש איזה מהלך נגד הסייעות. חס וחלילה, זה ממש לא העניין. כל סייעת צריכה להשתכר שכר

אני מקווה שאתם מגיעים עם הבשורה הזאת.

כמו שדודי הציג, במסגרת הצהרון בכל גן צריכה

לרשות המקומית,

יועמד התקציב באופן מלא עבור הסייעת בשעתיים האלה. מה לגבי אלה שמפעילים לא דרך הרשות? לזה התייחסתי.

ככל שהם לא מוכנים להעמיד את התנאים עד השעה 16:00 בהתאם להסכם השכר, התקציב יועבר באופן ישיר לרשות

לקחת את הכסף מהגן כשחסר לו היה כסף והמודל חסר כבר היום. לקחת סכום ולהעביר לרשות, יכול להיות שהרשות פה היא במצב טוב אם היא עומדת מול הבעלות,

כלומר, אם היא תוקצבה רק בגין 90% היא תוקצב 90% ואל מול זה ברשות המקומית יתוקצב שכר מלא. לגבי זה שהצהרונים מתוקצבים בחדר, כמו שדודי הציג, יש כמה סיבות למה אנחנו לא מסכימים עם הטענה הזאת אבל זה נושא

רצינו להעלות על השולחן את זה שהצהרונים

יתנו למוכר שלא רשמי להפעיל ישירות, אז יכול להיות שתצטמצם

אני מקווה שכן תפתחו אבל תפתחו לשני הכיוונים. הדברים ברורים. לפעמים אין תשובות אז זה לא נושא לדיון.

מורכב של הרבה מאוד שנים, רחב בהרבה מאוד היבטים. בטח אי-אפשר לפתוח מהיום למחר.

אבל הרבה דברים אחרים חסרים לגן.

אז אם את באה לקחת ממישהו אז את צריכה לראות מה חסר. אני מעסיקה 80 נשים. אם אני אבוא למישהי ואומר לה שבטעות שילמתי לה נסיעות בכפל אבל מצד שני,

דודי, מה ההתייחסות שלך?

אני יודע שהנושא הזה בנפשך ובנפשם של רבים. זה נושא שאתם מעלים כבר תקופה ארוכה. יש מחלוקת על הנושא של התקצוב של הגנים בבוקר. בואו נשים את

אי-אפשר בגלל הנקודה הספציפית הזאת לפתור את כל הנושא הגדול בבוקר. אני אזכיר שזה נושא שנתקף בבג"צ ללא הצלחה. זה נושא שהיו עליו מספר דיונים. אגב, זה היה נושא לוויכוחים פוליטיים, נושאים שבעבר תוקצבו גם בהסכמים קואליציוניים, הגדלת הוותק של הגננות וכיוצא בזה.

הנה בגן של הילד שלי, המוסד אומר לצהרון ללכת.

בגן הוא מקבל משרה מלאה. הוא לא מעסיק אותה משרה מלאה, האמת חייבת

זה מקום שיש בו גם רווחים.

אתם רוצים לפתוח את זה? אני לא בטוח שזאת הזירה המדויקת לפתוח את זה. זה על חשבון ההורים והסייעות